מי טען טענת נושא חדש?

הנושא שעל סדר היום הוא פניית יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענות נושא חדש בנושא, נדמה לי שזה היה סעיף 6(ה). סעיף 6 ו-(ה). סעיף (ב)(6). בבקשה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, נא לנמק. טענתי, וגם

זיכרוני, חבר הכנסת טלב אבו עראר הצטרף אלי לטענה. התוספת שהוספתם שהתכנית חלה על כל שטח שכונת המגורים, זאת אומרת שמראש אפשר להגיד לא איזה בית שאתה רוצה לבנות קיר שנהרס אלא איזושהי תכנית כוללת זה משהו חדש שלא היה בקריאה הראשונה. זה סעיף (ב)(6). הוא בכלל לא היה. זה משהו שלדעתי בפני עצמו דורש דיון מחודש ואישור מחודש של המליאה כי הוא ממש נושא נוסף. סעיף קטן (ה) הוא בעצם קשור. אם יש תכנית כוללת לפי סעיף (ב)(6), אפשר להגיש תכנית שחלה על חלק מהשטח. שני אלה צמודים והם נושא חדש שלא היה קודם בדיון ואני חושבת שלא נכון להעביר אותו. תודה. מכיוון שאני הייתי יושב ראש ועדת הפנים, אני עונה לך. גם אני מבקש אחר כך להתייחס. אני חושבת שמי שאמור לענות, זה לא אתה. גם היושב ראש יכול לענות. אני מבקש להשיב. יש כאן לא פעם ולא פעמיים בבית הזה, כאשר מכינים הצעות חוק, טענות נושא חדש.

שלוש וחצי שנים אני בבית הזה ולא פעם ולא פעמיים, בהרבה מאוד הצעות חוק, יש מי שטוען טענת נושא חדש, טענה לגיטימית, בעיקר פוליטית וזה בסדר. להעלות טענת נושא חדש

זה פשוט מגוחך מכיוון שהנושא הזה הוא למעלה מ-3,000 שנים. למעלה מ-3,000 שנים של התיישבות יהודית. אני בדיוק מסביר למה לטעון טענת נושא חדש על עיר דוד, זה אחד הדברים הכי מגוחכים שיש בעולם. לפני כמה שנים דוד המלך הגיע? 6,000. 7,000. 3,000. 5,000. בוא נגיד שאלה 2,000 שנים.

זה יותר מ-1,500 שנים, לפני שמוחמד המציא את הדת שלכם. כל ההיסטוריה שלך מזויפת. לפני שהגיע מוחמד והעתיק מהדת היהודית והמציא את הדת המוסלמית, כבר דוד המלך הגיע לירושלים. מוחמד הוא הנביא של כל היהודים, אתה יודע? אתה מוכן לקרוא לו לסדר? הוא בזכות דיבור. לא סותמים פיות כאן. אבל הוא ממציא דברים. כאן מקשיבים. גם אני מקשיב לדברים הזויים כמו שחבריך לסיעה לפעמים אומרים. כשיש דברי טעם, אפשר גם להקשיב. אבל הכיבוש לא - - - על איזה כיבוש אתה מדבר? בשונה מטלב וחבריו שמספרים, כל הבדואים בנגב מספרים שהם היו כאן מלפני קום המדינה, סיפורי אלף לילה ולילה, אצלנו - - - טלב, אני לא רוצה להוציא אותך.

תן לו לדבר. לפני 3,000 שנים, יותר מ-3,000 שנים, הגיע דוד המלך שייסד את שלשלת מלכות בית דוד לירושלים, בנה בה את עיר דוד ואת ביתו, התחיל להכין בה את בניין בית המקדש שבנו שלמה זכה להגשים ולבנות. בכמה עשורים האחרונים, עד שהיהודים חזרו הביתה, גם לעיר דוד, והתחילו לחפור שם,

חששותייך יעל,

שפיתח וטיפח ושימר את העבר ההיסטורי, את הממצאים הארכיאולוגיים המפוארים שמתעדים את אותה התיישבות יהודית מפוארת שטלב וחבריו שזה מקרוב באו מנסים להתכחש לה, אין מי ששמר את זה ופיתח את זה ומפתח את זה היום בהשקעה של מאות מיליוני שקלים יותר מהמתיישבים היהודים של עמותת עיר אל דוד. הזמנתי אותך קודם ואני מזמין אותך עכשיו. דוד, אתה מרשה לי בשמך להזמין אותה, נכון? אני מזמין אותך לסיור כדי שתראי איך בונים אימפריה מפוארת של ארכיאולוגיה, של חפירות,

בצורה שאין למעלה ממנה ולצערי המדינה לא עשתה את זה קודם.

אורי כבר מגיע? הוא מגיע. כמו במליאה. אני רוצה להצביע עכשיו. מקלב לא יגיע. לכן אני מבקש מהוועדה לדחות את טענת הנושא החדש. כאמור, נושא עם זקן לבן ארוך, ארוך, ארוך. עוברים להצבעה.

היועץ המשפטי. אתה רוצה להתייחס או שאני אתייחס כיושב ראש הוועדה? אם אתה רוצה לדבר, אז גם אני רוצה לדבר. מדובר בהצעת חוק העוסקת בתכנית שתאפשר בתנאים שקובעת הצעת החוק תכנית לשכונת מגורים בתחומו של גן לאומי. בהצעת החוק נמנו כבר בקריאה הראשונה מספר תנאים. במהלך הדיונים הוועדה הוסיפה תנאי נוסף והוא שהתכנית תהיה בכלל בתחום התכנית ומתוך זה אפשר יהיה לגזור אחר כך תכניות נקודתיות. אלה הסעיפים לגביהם נטענה טענת נושא חדש. מובן מאליו שאין מדובר בנושא חדש אלא בתנאים נוספים שנוספו להצעת החוק.

מי בעד ההחלטה שזה נושא חדש? מי נגד? הצבעה בעד 3 נגד 3 ההצעה לא נתקבלה.

בעוד חצי שעה, בשעה 17:40. הישיבה ננעלה בשעה 17:13.